בוקר טוב. יש לנו היום על סדר היום בקשות לשינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת לפי חוק הכנסת: התפלגות סיעת חד"ש-תע"ל, התפלגות סיעת יהדות התורה, קביעת הרכב הוועדה המיוחדת לדיון חוק בהצעת חוק חדלון פירעון ושיקום כלכלי, ובחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת היעדרו מן הארץ. בוקר טוב, גברתי היושבת-ראש, בוקר טוב, חבריי חברי הכנסת. האמת היא שהבקשה הזו היא לא כצעקתה, שאפשר לחשוב, מתפלגים. זה אולי צעד אחורה על מנת ללכת שני צעדים קדימה, ואני מקווה שהעניין של הרשימה המשותפת שמאחד את כל המפלגות הערביות קום תקום. זה חידון על הבוקר או מה? אז אני מסביר כבר, עוזי. אנחנו מגישים את ההתפלגות הזאת, זו התפלגות טכנית לצורך ועדת הבחירות,

והבנתי שהמועד האחרון הוא 59 יום לפני הבחירות, ולכן אנחנו מגישים את הבקשה הזאת. ואני מבקש לקרוא לסיעה תע"ל בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי. זו הבקשה שלנו. אני מבקש לאשר אותה.

בוקר טוב, גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת. בשם סיעת יהדות התורה אנחנו מבקשים את אישור הוועדה להתפלגות סיעת יהדות התורה לשתי סיעות: דגל התורה ואגודת ישראל, כפי שהיה גם בבחירות הקודמות. וכמו שאמר חברי, קודם כל, לעשות את ההתפלגות הזאת אפשר לעשות את זה רק כשמאוחדים באמת. כשיש אחדות ומבינים אחד את השני, אז אפשר לעשות את הפיצולים הטכניים. נכון, ירדנה? כשאין אחדות ויש מחלוקת, אז זה כבר לא רלוונטי. כשאין אחדות אז זה לא רלוונטי, זה לא עובד. לכן אני רוצה לומר לידידיי חברי הכנסת, יהדות התורה מאוחדת מתמיד. צעדנו ביחד בבחירות הקודמות שהיו רק לפני כמה חודשים ונצעד גם ביחד הלאה, והבקשה שלנו היא בקשה טכנית. ואני חושב שצריך לציין גם עוד דבר, שיש אנשים שהתחביב שלהם זה לחפש דברים אין לזה שום נפקות מבחינה כספית. אף אחד לא מרוויח פה כסף. זה באמת רק התנהלות טכנית שטובה לנו. בקיצור, למה עושים את זה, יעקב? ולכן אני מבקש מעוזי דיין לעשות מאמץ ולאשר לנו את - - - זה נותן להם אפשרות בבחירות עצמן יותר קלפיות, יותר זה - - - זה יותר טוב בקלפיות, ההתנהלות הכספית היא יותר קלה. זה משליך רק על יום הבחירות. רק על הקלפיות ועל הוועדות. רק על הקלפיות, ובמטרה שהם יביאו יותר מנדטים. הליכוד היה בנוי פעם משלוש מפלגות, והיום - - - אני רוצה רק לסכם את הבקשה, אם אפשר שזה יהיה בצורה מסודרת בפרוטוקול. מה צריך עוד? את שם הרשימה? היום הסיעה נקראת חד"ש-תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי, והיא בעצם תתפלג לשתי סיעות לפי החלוקה של החברים שהיתה קודם.

יש נציג של חד"ש ויהיו בה חברי הכנסת: איימן עודה, סלימאן, עופר כסיף ויוסף ג'בארין, וסיעת תע"ל בראשות אחמד טיבי - נכון, זה השם?

ויהיו בה חברי הכנסת טיבי וסעדי. וסיעת יהדות התורה תתפלג לשתי סיעות, אגודת ישראל, שיהיו בה חברי הכנסת: ליצמן,

טסלר ואייכלר, וסיעת דגל התורה שיהיו בה חברי הכנסת: גפני, מקלב, יעקב אשר ופינדרוס. הבקשות עומדות בתנאים שקבועים בחוק הכנסת, ולכן אין מניעה ובעצם צריך לאשר אותן. אז אפשר להצביע. ועוד שאלה אחת, שאתם לא חייבים לתת עליה תשובה. כשאנחנו מפרסמים את ההחלטה של ועדת הכנסת אנחנו כותבים מי יהיו באי הכוח של הסיעות החדשות. אתם יודעים להגיד לנו אם הם יהיו אותם באי כוח? באי הכוח הם אותם באי הכוח. באי הכוח שיש ברשם המפלגות, זה אותו דבר. זה לא ברשם המפלגות. זה הודעה של הכנסת, זה לפי חוק מימון מפלגות. אצלכם זה יהיה חבר הכנסת טיבי, ואתה ממלא מקום? כן. אז אפשר להצביע? מי בעד?

אני רוצה רשות לדבר. אגב, סליחה, תיקון קטן. גם באי הסיעות וגם ממלאי מקומם הם אותו דבר כמו - - - כן,

בדגל התורה זה? - - - כן. שימו לב להנמקה. אני חושב שיש הרבה יותר מדי מפלגות בארץ. אני חושב שכל מהלך להוסיף שיהיו עוד יותר מפלגות - - - אבל המפלגות האלה רשומות.

אתה לא מוסיף עוד מפלגות. אם זה היה תלוי בי, הייתי מבטל את רוב המפלגות. אבל מכיוון שזה דמוקרטיה - - - אבל עוזי, זה לא שאחר כך הם רצים לבד. הם ביחד. זה רק טכני לכמה יושבי קלפיות יהיו להם וכמה סדרנים. כיוון שיש על זה מילא החלטה של הקואליציה ושל הסיעה, אבל אם ידידי יעקב אשר מבקש ממני לעשות משהו, אז אני אצביע בעד. היות וכאן זה בהסכמה, חשוב לדעת שבעניינים כאלה של התפלגויות או מיזוגים של סיעות זה לא עניינים של קואליציה ואופוזיציה. החוק קובע את התנאים, מתי אפשר להתפלג.

ח"כ יחיד אם אחד מחברי הכנסת שיושבים כאן היה רוצה לבד להתפלג, הוא לא יכול היה לעשות את זה. החוק קובע את התנאים. האמבה יכולה. יש גופים שיכולים בעולם - - - אז הכנסת שונה מאמבות,

האישור של ועדת הכנסת הוא אישור שמתחייב מכוח החוק. אוקיי, אז אפשר להצביע. מי בעד? מי נגד?

סיעת חד"ש-תע"ל לפי חוק הכנסת והתפלגות סיעת יהדות התורה לפי חוק הכנסת אושרו. 3. הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק

(הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289) הסעיף הבא: קביעת הרכב הוועדה המיוחדת. הוחלט להקים ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת